בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. עם כל הכבוד גם לחלב ולשרה ולדינה ולאחרים, אנחנו מתחילים את שגרת יומנו בוועדת הכלכלה